נקבל בברכה את אלה שמשתתפים איתנו פיזית ואלה שמשתתפים בזום. הנושא היום במסגרת חודש המודעות לסרטן ריאה הוא

לפני שנצלול לעניין שלשמו התכנסנו,

היות שהנושא הזה קצת רגיש ויש פה הרבה אנשים שביקשו להשתתף בישיבה, וראינו לנכון לאפשר להם להשתתף, דבר

שמחתי לראות כמו שציינתי שקמה עמותה לעשות את הכול. אחד הדברים שהם ראו לנכון זה לקדם פיילוט, לבוא ולראות איך אנחנו יכולים לזהות לפני ולתת להם את המענה,

בישראל נפטרים כ-2,000 אנשים מסרטן ריאה כל שנה, כשמאובחנים כל שנה כ-2,500. אם אנחנו מסתכלים ממה שאנחנו יודעים היום כ80% מחולי סרטן הריאה הם מעשנים או מעשנים לשעבר, ו20% שמעולם לא עישנו.

בן אדם היום שמאובחן עם סרטן ריאה גרורתי, ולשמחתנו יש היום טיפולים מתקדמים,

הטיפולים האלה הם מאוד מאוד יקרים. כלומר, מי שלא רוצה לשלם על מעשן בדיקת סקר של 700

בצורה של רישום מסודר, בצורה של איסוף נתונים ופיקוח בשביל שבאמת כמו כל תכנית סקר, שהיתרונות יעלו על החסרונות ונציל

לצערי מאז עברה שנה וזה לא התקדם, ואנחנו כבר חמש שנים מנסים לקדם את זה וכל שנה איבדנו עוד ועוד אנשים. אנחנו מבינים שהיו שאלות, מבינים שהייתה בשלות. יש

בנצרת לצערי 50% מהגברים באוכלוסייה הערבית מעשנים אז אתם יכולים לתאר לעצמכם כמה סרטן ריאות אני רואה ואני פוגש, ואני רואה את רובם לצערנו בשלבים שהם שלבים

שבעצם מאיפה נובעות המילים לא להתייאש. קראתי סיפור שקרה בערך לפני 150 שנה.

כמובן, הרופאים אמרו לו אין מה לעשות, אנחנו ניסינו את הכול, עם מה שהיה אז ברופאה. זה מה יש, אין לנו מה לעשות. מה עושה יהודה כשהוא נמצא בצרה והוא רואה שאין לו יותר תקווה, הכוונה מהרופאים? הוא פנה לאיזה רב, הוא מתפלל, ביקש ממנו ברכה.

אם היו מגלים את זה לפני כן אז הסיפור היה שונה לגמרי. בעצם אנחנו כולנו שומעים מכל אחד עד כמה חשוב הדבר הזה, לעשות את הכול כדי לקדם את הפיילוט

ידעו להגיד לך גם מתי הקורונה הולך להיעלם מאיתנו? לא, זה בדיוק המשפט הבא.

הקורונה לא תיעלם מחיינו כל כך מהר. אני חושב שהגיע

אני אהיה מאוד קצר בגלל לוח הזמנים, אין לי מה להוסיף בנוסף למה שאמר פרופ'

שכיוון שהתקציב אז נכנס באיחור, בסוף ינואר, חלק מהסכום הלך לטובת תרופה אחת שנכנסה לסל באופן חד פעמי והחלק השני הוחלט שישמש לפיילוט, כדי

אני רוצה לחזור בבקשה לטלי. אני איתכם. ראשית כל ובסוף כל, אני רוצה להודות לך על ההיענות,

על כל הדברים האלה ועל כמה שאתם רואים את זה

דרך אגב, מותר לדעת מי זכה?

כן, קרן מחקרים ירושלים.

אם היית מכיר את הדברים אז הייתי יכול לתת דד-ליין,

אבל אני לא שומע פה את הצמצום של הזמן,

ההסכם. הרי בואי נסכים שמאותו רגע שיש את החתימה,

צריכים להיערך וצריכים לעשות עוד דברים מסביב.

שאני אוכל להיות רגוע,

מתחילים. אני חושבת שברור מאוד לכולנו שצריך לעשות את התהליך כמה שיותר